בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות). יש לפנינו שני סטים של התקנות, אנחנו נפנה מייד ליועצת המשפטית שתציג את המסגרת שאנחנו נמצאים בה. אני מבין שאנחנו נמצאים כאן עם שני סטים של אותן התקנות, אז רק תסבירו למה אנחנו צריכים לאשר גם את תיקון מס' 7 ולא רק את תיקון מס' 8. תיקון מס' 7 הוא התיקון שכבר קבע, ביטל את הגבלת התפוסה על חלק מהמקומות בשטח הפתוח, ותיקון מס' 8 הוא התיקון שמאריך את התקנות עד 11 בנובמבר, שזה או-טו-טו. אם הוועדה לא מאשרת עכשיו גם את תיקון מס' 7, אז התיקון עולה למליאה. הבנתי. כי אנחנו עדיין בתוך השבעה ימים? זה 14 יום במקרה הזה.

זה 14 ימים כי אלה תקנות לפי סעיפים 4 ו-8. בדרך כלל יש לנו שבועיים לאשר את התקנות. אם זה היה תקנות לפי סעיף 7, שם יש הגבלות יותר משמעותיות על החירות, אז יש לוועדה שבוע. בסדר גמור. בוקר טוב לחבר הכנסת רוטמן. אנחנו מייד נפנה לייעוץ המשפטי של משרד הבריאות שיציגו את השינויים. אני רק אפתח ואומר שבשיחה שהתקיימה ביני לבין משרד הבריאות סוכם שאנחנו ניגש להאריך את תוקף התקנות כפי שהן למשך שבוע במסגרת תיקון מס' 8, אבל שיובא בהבנה שבתום השבוע הזה תונחנה על שולחננו תקנות שכבר מבטאות את אותה מגמה של הפחתת ההגבלות ואת התוכנית של המשרד להפחתה מדורגת. אני אבקש ממשרד הבריאות בהתייחסות שלכם להתייחס גם איפה עומד נושא התקנות החדשות ומתי הן תגענה לשולחננו. אני אומר שאנחנו במצב שלרוב אנחנו מנסים להימנע ממנו בחודשים האחרונים, של אישור רטרואקטיבי של התקנות. הדבר הזה יותר קשור בבית הזה מאשר במשרדי הממשלה מכיוון שבחסות דיוני התקציב הרציפים לא עלה בידינו לכנס את הוועדה. רשמנו זאת לפנינו, אנחנו כמובן גם בהמשך נקפיד על העניין של אישור מקדים של הוועדה לתקנות. היועצת המשפטית, אם יש לך עוד הערת פתיחה ונשמע את הצגת הדברים על ידי עורכת הדין כהן קרן. אני רק אציין שהוועדה קיבלה אתמול בלילה גם את תיקון מס' 9 לתקנות אבל הוועדה לא תעסוק בזה היום כי צריכים להזמין אנשים אחרים לאותו דיון, זה בנושא תיירות. בסדר גמור. זה לא התיקון שנוגע להקלות.

זה תיקון שנוגע לתיירים מחו"ל וקבוצות תיירים. למתווה התיירות.

אנחנו דנים עכשיו בשאלה אם זה ייכנס לתוקף עד יום, ושבעצם התקנות אמורות בכל מקרה להתבטל ביום רביעי זה,

כרגע התקנות הללו מוארכות עד יום רביעי. ביקשתי מעורכת הדין כהן קרן לומר לנו מה הצפי לגבי הגשת התקנות החדשות כדי שנוכל להבין איפה אנחנו עומדים.

בגלל דיוני התקציב אנחנו מבצעים את השינוי הזה, והסיכום היה שאנחנו לכן לא עומדים על הכנסת שינויים כרגע בתקנות אלא מאריכים בשבוע את המצב כפי שהוא. זה עד חמישי, לא עד רביעי.

זה בעצם עד המעבר בין חמישי לשישי. זה עד יום חמישי ב-23:59. עורכת הדין כהן קרן, בבקשה. איפה אנחנו עומדים מבחינת השינויים? אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שכבר נאמר. יש את תיקון מס' 7, שם באמת נקבע ביטול מגבלת התפוסה באירועים בתו ירוק בשטח פתוח, למעט אירועים בגני אירועים. יתר האירועים - כמו אירועי תרבות וספורט, פסטיבלים וכו' בשטח פתוח, בתי תפילה בשטח פתוח בתו ירוק - לא תחול עליהם מגבלת התפוסה של 5,000, המגבלה היחידה למעשה תהיה חובת התו הירוק. זה נוגע למקומות כמו ההופעות בקיסריה וכו'. פסטיבלים, מרתונים. התקהלות התפילה בכותל המערבי, שלפרקים הייתה עליה הגבלה של 8,000. בתקנות, בשלושת המקומות הקדושים אין הגבלה, אבל במהלך החגים הייתה שם הגבלה של 8,000 נפש. נכון, אבל כרגע זה לא מקום שפועל בתו ירוק. נכון. אז הסרת המגבלה נוגעת רק למקומות שפועלים בתו ירוק בחוץ.

כולל מסעדות, אפשר עכשיו לשים בשטח החיצוני 6,000 סועדים. יש סעיף ספציפי על מסעדות, אבל בסדר גמור. תיקון מס' 8 הוא תיקון של הארכת תוקף לשבוע.

מראש הארכנו את זה לתקופה קצרה כי הכוונה באמת להביא בתיקון הקרוב שצפוי להגיע - - - שנייה, יש פה דיון הלכתי. לא סומכים את השינוי בזימון על סעודת שלמה. סעודת שלמה זה סעודה מפסקת. אבל יש נוסח מיוחד במשנה. ל-10,000 איש, אבל הוא לא נסמך על סעודת שלמה. בסדר, חידוד תורני לשעות בוקר. התיקון צפוי להגיע עד יום רביעי בחצות, מן הסתם, 24 שעות לפני שהתיקון פוקע. כמובן, אם תהיה לנו אפשרות להביא קודם, נביא קודם, אני לא יכולה כרגע לעדכן מתי בדיוק בין היום לרביעי - - - תכף נדבר על התקנות החדשות. כרגע, רק כדי להסתכל על הנוסח המשולב, הדברים הם בסעיף 4(ב).

תפוסה מותרת במקום הפועל בתו ירוק. בעצם מה שעשיתם, פשוט השארתם מגבלה של עד 1,000 איש במבנה.

שזאת המגבלה שתישאר לנו כרגע בתו הירוק, ובשטחים פתוחים אין כרגע מגבלה. אחד הדברים שאנחנו העלינו בדיון ואני אשמח לדעת אם אתם מטפלים בזה שהנושא הזה של הגבלת ההתקהלות במקום פתוח צריך לבוא לידי ביטוי גם בהגבלת ההתקהלות לא בתו ירוק, כמובן לא באותן פרופורציות. מכיוון שזה לא בתו ירוק אז מקובל עלינו שתהיה שם מגבלה בניגוד לתו הירוק אבל להישאר עם מצב שבו בלי תו ירוק המגבלה היא 100 אנשים.

כמעט בכל יום הולדת של כיתה שמתכנסת בפארק מגיעים לתפוסה הזאת, כל פעילות של תנועת נוער בחוץ מגיעה לתפוסה הזאת. האם הסיפור הזה מטופל בתקנות? כמובן שלקחנו את ההערה לתשומת לבנו אבל בגלל שהפרטים של המתווה עדיין בדיונים, אני לא יכולה כרגע להגיד מה צפוי להיות ומה לא כי הדברים לא סגורים. אני כן יכולה להגיד שאנחנו בוחנים את כל ההגבלות שיש היום בתקנות הגבלות על תו ירוק, לא על תו ירוק. אני אומר לפרוטוקול שהצעתי הנאמנה היא שיהיה דין ודברים לפני הנחת התקנות ביום רביעי. אנא, אם אילנה שומעת אותנו באמצעות הזום תכף נשמע אותה אני מאוד מציע שיהיה שיג ושיח איתנו לפני הנחת התקנות כי אם המתווה לא יתואם איתנו אז יכול להיות שנאשר תקנות ל-48 שעות. אנחנו באמת בוחנים את כל ההגבלות. פשוט מטבע הדברים, אני לא יכולה בשלב כזה מוקדם לעדכן כאן מה צפוי להשתנות, אני גם בעצמי לא יודעת כי הדברים עוד לא נסגרו באופן סופי ואנחנו בהחלט בוחנים. טוב. ואנחנו עומדים על קבלתן 24 שעות לפני. זה שינוי משמעותי, אני לא אקבל פה שימוש בסעיף הדחיפות, אני גם את המסר הזה מעביר. אין פה שום אלמנט של דחיפות, באמת אין פה ממש שום אלמנט של דחיפות כרגע במגמות הנוכחיות של התחלואה ובעומס כרגע של הפעולה, גם של משרד הבריאות וגם של הוועדה. התקנות צריכות להיות מונחות על השולחן 24 שעות לפני בצורה מסודרת כדי שהח"כים ילמדו אותן. אני חושב שהמשמעות היא שנצטרך לכנס את הוועדה בחמישי בבוקר לדון בתקנות. אם הן יגיעו, כן. חברים, אני רוצה להסביר. אם הן לא יגיעו במועד, יהיה פה אישור תקנות ל-48 שעות ויהיה פה סיפור רציני. אני מצפה להתדיינות מסודרת שלכם איתנו על נושא המתווה החדש של התו הירוק. קחו את זה בחשבון, אני גם אעביר את זה ללשכת שר הבריאות אבל תעבירו את זה לכל הגורמים הנוגעים בדבר. אז בעצם השינוי היחיד שאנחנו נדרשים אליו זה העניין של 5,000, של מגבלת התפוסה. רק כדי להבין, התקנות שמונחות כרגע על שולחננו, תיקון מס' 9, כל כולו נוגע למתווה התיירות? נכון. גברתי היועצת המשפטית, במנדט של הוועדה שלנו, בעצם את כל מתווה התיירות הם מביאים אלינו?

יש גם תיקונים לצו. התיקון שהגיע אתמול בלילה, הוא כולל הוראות שחלות על סוכני טיולים ומדריכי טיולים שמלווים קבוצות מאורגנות של תיירים ועוד איזשהו אלמנט של מעין תו ירוק קבוצתי שמאפשר להם להיכנס לחלק מהמקומות. זה לא הסדרה מלאה של כל המתווה אלא נועד לצורכי אכיפה, לקבוע הוראות לסוכנים שמלווים את התיירים. מה מועד הכניסה לתוקף? לפי ברירת המחדל של החוק, תוך 24 שעות. אני באמת חייב להבין רגע את הדינמיקה. צריך לבדוק גם מול משרד התיירות. אני לא בטוחה שבאמת בפועל המתווה החל כי אני לא יודעת אם יש קבוצות. אני שמעתי הבוקר את שר התיירות מכריז ברשת ב' בשמחה על כניסת המתווה, אבל אני רגע חייב להבין את הדינמיקה למול הוועדה, אני מתקשה להבין אותה. מדברים על מתווה התיירות שבועות.

מתי התקנות האלה הונחו על שולחננו?

וממתי הן נכנסות לתוקף? הן היום בלילה נכנסות לתוקף? מתווה שמטיל על סוכנים, על מדריכים ועל מלווים בטיולים חובות סטטוטוריות חדשות. אלה סוכנים שכרגע לא מקבלים קבוצות כאלה של תיירים. לא, אני עכשיו מדבר רק על הדינמיקה למול הוועדה. מה בדיוק הציפייה? למה התקנות הללו לא מונחות על שולחננו שלושה-ארבעה ימים לפני, שנוכל לעשות דיון ראוי במתווה התיירות? אני רוצה לומר לכם, יש פה איזושהי תחושה שפשוט, למרות כל השיחות שלנו, כל הדיבורים שלנו, אתם רואים בכנסת חותמת גומי. אני רק אגיד, ההערה והביקורת כמובן מובנת.

ממש עד השלבים הסופיים לא היה ברור בדיוק האם נדרש תיקון תקנות ואיזה תיקון תקנות.

אז תדחו את מתווה התיירות, תכבדו את הבית הזה ואת ועדותיו ותודיעו שמכיוון שאתם לא הספקתם, אז המתווה נכנס בשבוע הבא. אני לא מצליח להבין את זה. לא מדובר פה בהארכת תקנות. יש כאן נציג או נציגה ממשרד המשפטים? כן. אני חייב לקבל מכם הסבר על זה. יש פה מתווה חדש. בסדר,

תיקון מס' 8, תיקון 7, שיניתם דבר קטן שהולם את רוחה של הוועדה, של הסרת המגבלות. תיקון מס' 8, אני סיכמתי עם לשכת השר שמאריכים בשבוע דיוני תקציב. איך לא רועדת לכם היד, משרדי הממשלה, היועצים המשפטיים, כשאתם מניחים בחצות בלילה על שולחן ועדת החוקה מתווה חדש לגמרי? אני אגיד לך את התשובה, אדוני? אני לא בטוח שאני רוצה לשמוע את התשובה. אתה לא רוצה לשמוע אותה כי זה באשמתך.

כי אתה תעביר להם את זה.

אבל אני רוצה לומר לך. א', אני לא אעביר להם. כי בעבר הם עשו את זה כמה וכמה פעמים וכל פעם אמרת: פעם אחרונה,

דרך אגב, כשעמדנו איתם אז הם הפסיקו את השימוש בסעיף הדחיפות. זה לא נכון, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו הצלחנו להגיע למצב שבו במהלך חודש אוגוסט זאת לא רק הייתה עבודה שלי כי אני הייתי מושבת אבל הצלחנו להגיע למצב שיש תיאום עם לשכת שר הבריאות, מקדים. אני לא מצליח להבין איך בפעם הראשונה אתם שמים על שולחננו מתווה בחצות הלילה, כך שגם אני לא יכולתי לכנס על זה היום דיון, ואתם מכניסים את המתווה. דרך אגב, אותו דבר היום בוועדת חינוך קורה. אני אומר ככה. יש לנו יום עמוס בדיונים. יכול מאוד להיות שאני אכנס דיון ואני אפסול את התקנות. אני אמליץ לחבריי בוועדה פשוט לדחות את התקנות. עורכת הדין כהן

תעבירי בבקשה מסר ללשכת שר הבריאות שאני שוקל להמליץ לחברי הוועדה לא לא לדון בתקנות אלא לא לאשר את התקנות. אנחנו נכנס אולי בהמשך היום דיון וזה מה שאנחנו נעשה. רק להגיד, אתמול דיברתי עם אנשי לשכת שר הבריאות. אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלכם, אני לא מצליח להבין את משרד המשפטים. יש לכם איזו חובה על תקינות תהליכים, זה התפקיד שלכם. איך יכול להיות שאנחנו מאשרים תקנות של מתווה תיירות בלי שאנחנו מזמינים את גורמי התיירות השונים לבוא ולהציג את עמדתם, בלי שיש דין ודברים בינינו לבין ועדת הכלכלה שאחראית על התחום? אני ממש לא מבין את זה. אני מבקש מלשכת שר הבריאות ליצור איתי קשר ולהבהיר לי את הסיפור הזה. באמת, אני נוטה לשקול לא לאשר את התקנות האלה. מתראיין שר הבריאות, מכריז על מתווה התיירות כשהתקנות לא מאושרות כאן. מה זה הדבר הזה? אילנה גנס נמצאת איתנו? איפה התקנות האלה? לא, אלה לא התקנות שאנחנו דנים בהן היום. התקנות שאנחנו דנים בהן היום הן כמעט טכניות. אז מה עם התיירות? התיירות הונח על שולחננו אתמול בחצות הלילה, זה לא על סדר-היום בכלל, זה העניין. אבל איך אפשר שהן לא ייכנסו לתוקף? כן ייכנסו הלילה לתוקף, אלא אם אנחנו נתכנס בצוהריים ונבטל את התקנות ונודיע שהן לא נכנסות לתוקף. אני אמליץ, אדוני היושב-ראש,

כל מה שמטיל חובות ועבירות פליליות לבטל. ככל שהמתווה הזה הוא מקל, אין לי שום עניין לפגוע בגופים אבל המתווה שמטיל אחריות - - - מה הבעיה? שהמתווה הזה, יש בו בשורה כי הוא מאפשר כניסה של קבוצות, אבל הוא מטיל אחריות על סוכני נסיעות, על מלווי טיולים, שיש בה אלמנט גם של חובה, עם תולדה פלילית או מינהלתית. אז במקום לעשות דיון מסודר במתווה, לשמוע, ולמה דווקא קבוצות של חמישה? למה שזוג תיירים לא יוכל להיכנס לארץ אם הוא לוקח על עצמו את כל החובות? לא צריך לקיים על זה דיון בכנסת? בואו, יש לנו דיון חשוב לפנינו. אילנה, התייחסות קצרה לתיקון מס' 7 ו-8, אנחנו לתיקון 9 לא מתייחסים כרגע. חברי הכנסת, אם רוצים להעיר הערות ואנחנו נצביע על תיקונים 7 ו-8. יש לי רק שאלה. חוות הדעת האפידמיולוגית, יש איזו אמירה שגל התחלואה הנוכחי לא שכך אגב, שכך עם שני כ"פים ולא עם חי"ת. כתוב שחח? כתוב שכח מלשון forgot. יפה. כי זה יכול להיות גם שחח, שהגל השתוחח.

אבל הם הצליחו שזה לא יהיה שכך. זה לא שחח ולא שכך, זה שכח עם כח. הם שכחו אותנו. כי הם פשוט באופן פרוידיאני שכחו להגיש את התקנות למתווה התיירות בזמן לוועדה. אבל אני כן שואל לגבי שאלת האכיפה, אני מבקש לשמוע. מאחר שאנחנו מצד אחד משחררים, וטוב שכך, את המספרים, מצד שני הקנסות עדיין בעינם, האם עדיין יש בהם צורך? כמה קנסות הוטלו?

הייתי שמח לשמוע התייחסות. אני רק אומר בהקשר הזה שאנחנו קיימנו אני חושב שזה היה בשבוע שעבר או שבוע לפני דיון בהארכת ההכרזה על פיקוח באמצעי אלקטרוני וקיבלנו שם סקירה יחסית רחבה בתחום האכיפה. על הבידודים.

אני חושב שאנחנו נצטרך לקיים בשבוע-שבועיים הקרובים עוד דיון מעקב עם מינהלת האכיפה. פה זה בעיקר על נושא של העסקים והתו הירוק. אני לא בטוח שלאילנה ולנציגות משרד המשפטים יש על זה נתונים, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מתקדמים בעיניים פקוחות למצב שאתם תניחו לנו ביום רביעי בחצות את התקנות של המתווה החדש של התו הירוק, תצפו שביום חמישי נתכנס ונאשר,

מה אכפת לכם, זה בחצות, בין חמישי לשישי ייכנס ממילא. זה פשוט לא ימשיך לעבוד ככה. אנחנו לא בשיא הגל הרביעי כרגע, זה פשוט לא יכול לעבוד ככה. אני לא רוצה לחזור לתיקון מס' 9, אני אתייעץ עם צוות הוועדה והיועצים המשפטיים מה אנחנו עושים. תרמזו בלשכת שר הבריאות ולשר התיירות שלא יצהלו בשער בת רבים את כניסת מתווה הבריאות היום לתוקף. לא יודע אולי כן, אולי לא אבל יהיה פה דיון. וגם אם אנחנו נאשר את התקנות כדי לא לאכזב סוכני תיירות, למרות שרובם מהשיחות שלי איתם מאוכזבים מהמתווה כמו למשל מההגבלה המוזרה דווקא על קבוצות של חמישה, ולמה לא לאפשר לזוג להיכנס? הסיפור הזה יאושר לשלושה-ארבעה ימים כדי שהוועדה תתכנס ותקיים דיון רציני במתווה התיירות.

פשוט חרפה היחס שלכם לוועדות הכנסת. אין לי מילה אחרת, וזה ישפיע. בדיוני חוק הקורונה זה ישפיע על התוצאות הסופיות של חוק הקורונה לגבי יחסי כנסת-ממשלה בתקופת הקורונה. אילנה, בבקשה. צר לי שאני מעביר את רשות הדיבור אלייך אחרי שמתם לב שמאז שסודר לה אישור כניסה לכנסת היא לא מגיעה? אילנה, אנחנו מוטרדים מהעניין. בוקר טוב לחברי הוועדה הנכבדים. קודם כול אני אתייחס בקצרה לתמונת מצב תחלואה העדכני. למרות שאנחנו בהחלט במגמת ירידה יפה, אנחנו כבר מהשבוע מדשדשים על מספרים סביב ה-550 600 מאומתים בממוצע שבועי. מספר הבדיקות החיוביות עדיין נותר ללא שינוי סביב 0.6, 0.7, וגם מקדם ההדבקה טיפה בעלייה. אנחנו רואים איזושהי מגמת האטה מסוימת בירידת התחלואה ולכן אנחנו בוחנים את המתווה החדש של הקלות, שללא ספק יבואו אבל אנחנו מסתכלים עליו בצורה יותר מדודה. לפחות עמדתנו המקצועית מבחינה אפידמיולוגית היא שלא נכון להגיע להסרה מלאה של כלל ההגבלות כפי שעשינו בין גל התחלואה השלישי לרביעי, וכנראה שחלק מהעלייה המאוד מאוד מהירה בגל התחלואה האחרון חווינו בגלל הסרה מאוד מאוד מהירה של כלל ההגבלות והקושי המסוים להחזיר אותן שקרה בעיכוב, בטח לא הצליח להדביק את קצב העלייה האקספוננציאלי בתחלואה עצמה.

לעמדתנו אם כן, שיהיה נכון להשאיר הגבלות מסוימות או מתווה תו ירוק, כמובן מאוד מותאם ורלוונטי רק במקומות שאנחנו מבינים שיש שם סיכון מוגבר משמעותית או להדבקה או לתחלואה קשה, אבל אין ספק שאנחנו בכיוון של הקלות. זה עדיין בבחינה ועד יום רביעי המתווה הזה ייסגר ויוצג לאישור הוועדה אחרי שזה יעבור אישור קודם. מבחינת הסרת הגבלות,

מקומות שהם שטח פתוח, אנחנו מרגישים בהחלט בנוח כבר ללכת להסרת הגבלות, בטח במקומות שמופעלים בתו ירוק, ואני מעריכה, לפחות להבנתנו ובגיבוש המתווה החדש אנחנו נייצר איזושהי קורלציה הגיונית בין הגבלות התקהלות להקלות בהגבלות כפי שקיימות היום בתקנות תו ירוק. יש לי שאלה למומחי משרד הבריאות, פשוט חוות דעת. האם וירוס זה קללה? האם וירוס זה דבר חיובי? את לא חייבת כמובן לענות. חבר הכנסת רוטמן, השאלה הגדולה לא אם זה קללה. השאלה הגדולה אם כבר מצאנו חיסון להשפעתו. זאת השאלה הגדולה. פשוט שמעתי היום בבוקר שסגן שר טוען שווירוס זה דבר חיובי, לכן אני תוהה האם וירוס, מדובר בדבר חיובי או לא, ומי לנו מומחה בכנסת אם לא משרד הבריאות. אני בטוח שאם זה היה הפוך, ההגדרה הייתה שונה.

עדיף שנחזור לדברי התורה שעסקנו בהם בתחילת המפגש. אילנה, אני מבקש שתעבירי את המסר למנכ"ל משרד הבריאות, לראשת שירותי בריאות הציבור, לצוות השר. שני עניינים. אני עוד לא יודע מה אנחנו נעשה עם תקנות התיירות, הן בטח לא תאושרנה ככה לתקופה שאתם רוצים מבלי דיון רציני כאן בוועדה, ואתם מנעתם מאיתנו לקיים דיון רציני בוועדה. אבל כבר מראש, כדי שלא תאמרו לא ידענו, אני לא מוכן לקבל את התקנות של התו הירוק בחצות ביום רביעי ושנקיים בהן דיון קצר ביום חמישי. או שאתם תניחו, למרות שזה לא נדרש בחוק, תסיימו את הדיון לפני ותניחו אותן כך שאנחנו נוכל ללמוד אותן ביום רביעי, או שאתם תבואו איתנו בדין ודברים לפני שאתם מפרסמים את התקנות. אני עומד על זה חד-משמעית. אני אומר את זה ללשכה המשפטית של משרד הבריאות ואומר את זה למשרד המשפטים. באמת, יש לי ציפייה ממשרד המשפטים אתם בתוך האירוע הזה בין השאר כדי לעמוד על תקינות התהליכים של התקנת התקנות. ודינן של תקנות שמאריכות מתווה שכבר אנחנו דשים בו שישה חודשים, לא כדין תקנות שמביאות בפעם הראשונה לכנסת מתווה חדש, שעוד נוגע גם לעבודה של ועדות אחרות, ומייסד כמו שאמר חבר הכנסת רוטמן בצדק, מרחיב את מעגל העבירות הפליליות והקנסות המינהליים על קבוצה שלמה של עובדים, שעכשיו גם הופכים להיות נאמני קורונה, ולהם כנראה אין ראשת ועד כמו למורים ולמורות, שאומרת מורים ומורות לא יהיו נאמני קורונה. הפכנו כל מדריך טיולים לנאמן קורונה. שלא יצא מפה שאנחנו רוצים שתהיה להם ראשת ועד כזאת.

אנחנו מעדיפים שגם למורים לא תהיה ראשת ועד כזאת. אז אני מברך את ראשת הסתדרות המורים ואני ממליץ בכל פה ולשון לסוכני התיירות בישראל, למדריכי הטיולים, להתאגד ככל יכולתם. חבר הכנסת רוטמן, סיימנו. אני שמח שאנחנו ממצים את הפינג פונג בינינו עד 9:30. מצוין. זה אומר שמעכשיו נסכים. גברתי היועצת המשפטית, אנחנו צריכים להקריא את התקנות, בבקשה. אני מתחילה עם תיקון מס' 7. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

25 ו- 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" ככל שהיא תאשר "מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון

(הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות),

בתקנה 4ב- בתקנת משנה (א) - ברישה, במקום "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב "תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1),

(3) או (7)" יבוא "במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(1) המצוי במבנה או בשטח פתוח או במקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) המצוי במבנה" יש לכם את הנוסח המשולב - ואחרי "או במקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות והפועל ב"תו ירוק" כאמור בתקנה 4א" יבוא " המצוי במבנה"; במקום פסקה (2) יבוא: "(2) במקום כאמור בתקנה 2(א)(2), (3) או (7) או בתקנה 4א, המצוי במבנה, עד 1,000 אנשים."; בתקנת משנה (ב), הקטע החל במילים "ואם המקום הוא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים" עד סופה - יימחק. תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בחשוון התשפ"ב (29 באוקטובר 2021) בשעה 05:00 בבוקר." בסדר גמור. אנחנו מצביעים על תיקון מס' 7. כזכור, עוסק רק בהסרת הגבלת מספר המתקהלים בשטח פתוח בתו ירוק, מוריד את מגבלת ה-5,000, וכרגע מותיר אותנו עם מגבלה על התכנסות בתו ירוק רק במבנה סגור של 1,000 איש. מי בעד אישור התקנות? מי נגד? הצבעה אושר. אושר פה אחד. תיקון מס' 8. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

25 ו- 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" ככל שהיא תאשר "מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 15 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות),

בתקנה 15, במקום "כ"ט בחשוון התשפ"ב (4 בנובמבר 2021)" יבוא "ז' בכסלו (11 בנובמבר 2021)"." מי בעד אישור תיקון מס' 8? מי נגד?

אושר פה אחד. אנחנו בהמשך היום נודיע לכם על כוונתנו בעניין תקנות התיירות. אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא נכנס דיון בנושא, התקנות תיכנסנה לתוקף היום בחצות. אנחנו לא נוכל הרי לא. זה ייכנס ואז אנחנו נצטרך לעשות דיון? סליחה. אנחנו יכולים להתכנס ולקבל החלטה שאנחנו דוחים את התקנות. או לעשות דיפרנציאציה בתאריכים או להוריד סעיפים. אפשרות אחת היא לדחות את התקנות ולומר לממשלה, תתקנו את התקנות מחדש בתיאום. יש כבר קבוצות שמגיעות.

אפשרות שנייה היא לקצוב את התקנות. עוד פעם, המצב הזה שמכניסים משטר עם היבטים פליליים ומינהליים לתוקף בלי שמתקיים דיון, ואני אומר - איתי לא דיברו, לא ממשרד הבריאות ולא ממשרד התיירות על התקנות האלה, אולי דיברו עם חברנו חבר הכנסת מיכאל ביטון בוועדת הכלכלה, אולי במקום אחר - איתי לא דיברו על התקנות בנושא התיירות. לא הוחלפה מילה, ותאמינו לי שאני בקשר די אינטנסיבי עם לשכת שר הבריאות, אז הדברים האלה לא דוברו. אני שמעתי היום את שר התיירות מכריז על תחילת המתווה כשהתקנות עוד לא בתוקף. במינימום, אם באמת בשעות הקרובות יתברר שכבר נכנסות קבוצות על פי המתווה הזה,

במקסימום, צריך לאשר את התקנות האלה ל-48 שעות ודקה לא יותר, וביום חמישי הממשלה תגיע לפה לדיון מסודר עם נציגי משרד התיירות, עם נציגי משרד הבריאות, כשנציגי התאחדות המלונות, סוכני הנסיעות, הנציגים של מדריכי הטיולים, יוכלו להגיע ולהשמיע את קולם במתווה. אני יודע בבירור שיש הערות משמעותיות על המתווה. נתתי רק דוגמה אחת, שסוכני תיירות לא מבינים למה ההגבלה הזאת למינימום של חמישה. הרי לקבוצות יותר קשה להתארגן, יותר קל לזוג יהודי מבוגר מארצות הברית, שאפילו כבר מחוסן בבוסטר.

אם אני אדם בודד שרוצה להגיע למדינת ישראל,

ואתה לא עם בוסטר, כרגע המתווה לא נותן לך מענה. מה הטעם בהגבלה הזאת של חמישה אנשים? אם אתה עושה מתווה, תאפשר גם לבן אדם אחד. זה בגלל שסוכני הנסיעות התאגדו. כי דרך אגב אם הם יתאגדו יותר חזק, אז ברור שהתקנות מלכתחילה יהיו יותר טובות. כאמור, נודיע לחברי הוועדה מה אנחנו עושים עם תקנות התיירות. תודה, חבריי חבר הכנסת דוידסון, חברת הכנסת בזק וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה